שלום לכולם.

צוות היישום של החלטת ועדת השרים,

ביצוע של

שהתקבלו על ידי ועדת השרים בראשות ראש הממשלה, טלל דולב, וכמובן ארגונים אחרים ומשרדים שונים. אנחנו מקיימים דיון בנושא

האחריות על מתן סיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה ממשרד העלייה והקליטה למשרד החינוך ולמועצה להשכלה גבוהה - החלטת ממשלה 4175 מיום 5/10/18. ועדת העלייה הקליטה והתפוצות מתכנסת היום לדיון בהחלטה הזו שציינתי, ההחלטה קובעת העברת האחריות לפעולות הננקטות כיום על ידי משרד העלייה

בתחום עידוד השכלה גבוהה וסיוע לסטודנטים ממוצא אתיופי שאינם

אני מדגיש, אינם עולים חדשים. חוץ מהסטודנטים שלומדים במוסדות טכנולוגיים. לא כולל סטודנטים שלומדים במוסדות טכנולוגיים, החל משנת הלימודים הבאה 2020-2019, וזה אחריות

על פעילות עבור כלל האוכלוסייה בישראל.

המל"ג ומשרד החינוך, השכלה גבוהה. המועצה להשכלה גבוהה, המל"ג, הוועדה לתכנון ותקצוב, ות"ת, את האפשרות

האחריות אליהם למתן סיוע לסטודנטים שלומדים לתואר ראשון ושני במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה. על גופים אלה לבדוק את האפשרות לקביעת

למתן סיוע לסטודנטים ממוצא אתיופי שאינם עולים. מוסדות הכשרה למורים, סטודנטים שלומדים במוסדות להכשרת מורים, לתואר B.ed, הסבת אקדמאים להוראה, תעודת הוראה, תועבר למשרד החינוך. משרד החינוך

מתווה למתן סיוע לסטודנטים שאינם עולים. תהליך העברת האחריות למל"ג ות"ת יתבצע תוך כדי התייעצות בוועדת ההיגוי להנגשת השכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה. הנושא הזה לא דובר בוועדת השרים ואת זה צריך לבדוק,

בוועדת השרים נכתב שההחלטה התקבלה בתנאי שהמוסדות האלה שהם מקבלים, שיציגו מתווה או תכנית.

בהחלטת הממשלה לא כתוב כך. תסתכלי, בהחלטת הממשלה יש איזה שהוא טריק שם. אין שם שום טריק, התהליך ייגמר עד ה-1.5. והמתווים שיגובשו יוצגו על ידי הגופים בפני ועדת השרים. תקראי את 3.ב. תהליך העברת האחריות יתבצע תוך היוועצות עם ועדת היגוי להנגשת השכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה, תהליך העברת האחריות וקביעת מתווה הפעולה בכל הגופים יושלמו לא יאוחר מה-1.5.2019, וזאת על מנת לאפשר לסטודנטים היערכות מושכלת לשנת הלימודים התשע"ח. זה לא- - - רגע.

המתווים שיגובשו יוצגו על ידי הגופים בפני ועדת השרים לקידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי. אוקיי. אז הם יוגשו, זה בתנאי. ההחלטה התקבלה בתנאי שאנחנו נראה את המתווה, את התכנית. ההחלטה כוללת את זה שוועדת השרים צריכה לראות את המתווים לפני שהם מיושמים. לא יאוחר

בסדר- - - לא, צריך לקחת את זה בחשבון. אני אומרת לכם חד משמעית, צריך לקחת בחשבון במצב שהממשלה הזאת הולכת לבחירות, הסטודנטים שלנו לא יהיו באוויר, החלטות לא יהיו באוויר, אנחנו צריכים לדעת מה עושים עם זה. אין שום בעיה. יש ממשלת מעבר וועדת שרים יכולה להתכנס, אין מצב שאין ממשלה במדינה. לא, אם ועדת השרים - - - זה לא דווקא מדאיג אותי - - - אותך לא,

אדוני היושב ראש, צריך להיות בטוחים - - - למה אותך מדאיג? אנחנו כולנו - - - לא,

אדוני היושב ראש, צרך להיות בטוחים במצב שיש בחירות ויש ממשלת מעבר, שהוועדה י כולה להתכנס. בסדר פנינה, עוד לא התחלנו. ברשות הדיבור תתייחסו לזה. אני באמצע, זה היה חשוב לי להבהיר את הנושא הזה שזה היה בתנאי. אז זה ברור עכשיו. תהליך העברת האחריות למשרד החינוך,

את עניין הכשרת המורים. קיימת חשיבות לשילוב מיטיבי של יוצאי אתיופיה שיטופלו וישולבו

ההשכלה הגבוהה בישראל

שיטופלו על ידי הגורמים האחראיים לכך, אך מהלך זה חשוב לוודא ולזכור שזכויותיהם של הסטודנטים בהליך המיצוי זכויות שלהם לא ייפגע במהלך הזה. את זה הדגשתי ואמרתי בוועדת השרים, שיש לי חששות, יש לי דאגה, שמה שהיום הם מקבלים ממשרד הקליטה

יש לי הרגשה שלא יקבלו במל"ג או במשרד החינוך. לכן התנגדתי שם, הבעתי את עמדתי וחששותיי, ואז נכנס העניין של נראה קודם כל את המתווה, את התכנית. אם לא יפגע מצוין, אבל אם זה הולך לפגוע, אז תאמרו לנו מראש, אתם, המשרדים המוכנים לקבל את זה. היום

לא משנה אם נולד בארץ או שעלה, עולה חדש או לא עולה חדש, הוא מקבל

רק רגע. אנחנו יודעים, שנות השמונים, 1980. בסדר. זה גם הגבלת הגיל וגם העניין של שנות השמונים - - - וכשעבר למל"ג, הרבה פחות יקבלו. בסדר, האם יהיה שיפור, זה מה שאנחנו רוצים לדעת. האם יהיה שיפור וכל הדברים האלה, מאוד חשוב לדון בזה, כי אחר כך אנחנו נבכה.

אם יש עשרה אחים

וכולם התקבלו ללמוד באוניברסיטה או במכללה, כולם זוכים לתמיכה של מינהל הסטודנטים. יוצא מן הכלל. האם מל"ג לא יגיד לנו "רגע, אח שלך מקבל ואתה לא יכול לקבל", האם יגידו "תביא את מבחן ההכנסה של ההורים" האם יגידו "אם אני נותן לך אני גם צריך לתת - - - זו תהיה אפליה" אני רוצה שהדברים יהיו ברורים במתווה ובתכנית. זו הכוונה. אנחנו שאלנו את האוצר באמת לעניין זה, ואנחנו קיבלנו את המידע מבחינת האוצר, למשל הנציג או הרפרנט בעניין הזה, אייל מדן,

"החל משנת 2020 ואילך יועבר בסיס התקציב ממשרד העלייה והקליטה והתקציב שנועד לסיוע לכלול סטודנטים ממוצא אתיופי שאינם עולים". אז העולים נשארים במינהל הסטודנטים. כן.

16 מיליון יועבר לבסיס תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה, דהיינו למל"ג ולות"ת. עם סעיף תקציבי צבוע? היום זה צבוע. לא, אני שואלת כשזה עובר, האם יהיה סעיף תקציבי צבוע, כדי שנדע שלא יכולים לנתב את התקציב לייעוד אחר חלילה? אני מעלה את הנקודות האלה כדי שתרשמו ותתייחסו כשאתם מציגים לנו. אני מביא את האינפורמציה שקיבלתי מהאוצר. אני חוזר על כך: "א. 16 מיליון שקל יועברו לבסיס תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה מל"ג

עבור סיוע לסטודנטים לתארים ראשון ושני.

מתווה תקציבי

נפרד לתכנית מלגות לסטודנטים לתואר שלישי

בין משרד עליה והקליטה לבין הות"ת כחלק מהליך העברת האחריות.

3.5 מיליון שקל יועברו למשרד החינוך עבור סטודנטים במוסדות להכשרת עובדי הוראה ויוקצו מדי שנה בהתאם לתקציב הקיים. ככל שהסיוע לסטודנטים שתעמיד הות"ת יכלול גם את הסטודנטים מהמוסדות האקדמאיים להכשרת מורים, יועבר בהתאם תקציב נוסף ממשרד החינוך לבסיס מערכת ההשכלה הגבוהה". לקראת הדיון שלחנו לכל הגורמים כדי שיבואו מוכנים לענות לנו על השאלות. אנחנו שלחנו את השאלות הבאות: 1. כמה סטודנטים יסתייעו במינהל הסטודנטים, חלוקה לפי תארים. תואר ראשון, שני ושלישי. 2. מה השיקולים

בהעברת מינהל הסטודנטים ממשרד העלייה והקליטה למשרד החינוך. 3. מה ההשלכות התקציביות ממהלך זה. 4. כיצד יכול להבטיח משרד החינוך שזכויות הסטודנטים העולים

הזכויות שלהם לא ייפגע במהלך כזה. כלומר אני מתכוון ליוצאי אתיופיה. לא עולים אלא כולל ילידי הארץ אתה מתכוון.

אנחנו מדברים על אלה שהם לא עולים חדשים. העברה זה רק מי שלא עולה חדש. 4. האם במסגרת ההיערכות החדשה של משרדכם תוקם ועדת חריגים לטפל בכל הבקשות החריגות. אלה השאלות שאנחנו שלחנו למשרדים הרלבנטיים לענות עליהן. עד מאי צריך להביא את התכניות ואני מניח שבסביבות מאי תתכנס ועדת השרים והמתווה והתכנית יתקבלו ואז תתקבל החלטה סופית ותאושר. מטרת הדיון היא לבחון ולשמוע מהמשרדים האלה כפי שציינתי בשאלות, האם זה יפגע או לא יפגע. אנחנו רוצים שתורידו לנו את החששות ואת הפחד שלנו, זה חשוב מאוד כדי שנגיע מוכנים לוועדת השרים ושלא נתקוטט שם, עדיף להתקוטט ולהתווכח פה והמטרה שרוצים להבטיח שכל מי שהולך ללמוד יהיה לו את הסיוע. זה כל העניין. אני נותן את רשות הדיבור לחברת הכנסת פנינה תמנו שטה ולאחר מכן נשמע גם מהסטודנטים. תודה אדוני היושב ראש. צריך לומר ביושר ובכנות שיש הרבה מאוד תחומים שעליהם אנחנו מדברים בהקשר של קהילת יוצאי אתיופיה מאז עלייתנו ארצה ועד עצם היום הזה. אחת ההחלטות שאני יכולה לברך עליהן שנלקחו בשנת 1996, אני חושבת על ידי השר דאז יאיר צבן זו באמת ההחלטה לתת מענקים, מלגות לסטודנטים יוצאי הקהילה לתארים ראשונים ושניים, אפשר להתווכח על הקריטריונים שהיו בין הפער של עד מתי אפשר לממן מתואר ראשון לשני, הפער שצריך של שנה, וכמובן אנחנו עדיין לא שוכחים את החסם הגילאי, כי אנחנו מקבלים פניות חדשות לבקרים על צעירים שרוצים ללמוד והם עברו את גיל 28 ולא מצליחים. אז צריך לברך על זה ולומר שמה שיושב כרגע על השולחן זו סוגיה שהיא משמעותית שהיא מה שנקרא,

והמנוע

ההשכלה בתוך הקהילה, אולי אחד הנושאים

כדי לתת את הכלים לצעירים לפרוץ את תקרת הזכוכית. אם אנחנו נשאל בקרב רבים שפרצו את הדרך מקרבה הקהילה איך הם עשו את זה, כמובן שאני בטוחה שהיינו עושים את זה גם בלי המלגות רק היה לוקח לנו אולי עוד חמש שנים או עוד עשר שנים ויכול להיות שזה היה משנה את מסלול החיים , אבל רבים מהם בזכות מלגת הלימודים ומלגת המחייה

להגיע להשכלה גבוהה. זה דבר שצריך לשים על השולחן ואכן ההחלטה הזאת היא מאוד משמעותית. אני באופן עקרוני אמרתי גם את דעתי בוועדת השרים, אני לא מתנגדת ואם כי אפילו תומכת בהעברה ממשרד הקליטה למל"ג מתוך הבנה והמשך תפיסה שמשרד הקליטה לא אמון על כלל יוצאי אתיופיה וכי הקהילה היא רב גונית ולא הומוגנית וישנם אנשים שנמצאים כאן למעלה מ-15 שנים שצריכים להיות מטופלים על ידי הזרועות השונים

ככלל הישראלים האחרים. עם ההעדפות המתקנות הנדרשות.

אני חייבת לומר שאני כן שותפה לדאגה האמיתית שאני רואה את החלטת הממשלה, ואני רוצה לומר דבר אחד פשוט, גם למי שיושבת משמאלי גב' טלל דולב וגם לנציגי המל"ג. אנחנו בני הקהילה הפסקנו לקבל החלטות שמונחתות משמיים, זאת אומרת,

אנחנו ידענו, קראנו, ואתה יודע מה אדוני היושב ראש, יש סעיפים לפעמים שגם מתפספסים, נדמה שיש שם מקום לפרשנות. יש מקום רחב מדי בשביל שהמל"ג וגם מנגנון

במשרד החינוך יעשו כראות עינהם ואז נגיע למאי חלילה עם פגיעה אנושה ביכולת של סטודנטים לקבל את המלגה הראויה ואז מה שיצא, מי שבא לברך והוביל את המאבק, עלול להימצא במצב שהוא קילל. כדי שזה לא יקרה, אדוני היושב ראש, אני מצפה ואני שוב אומרת, גם למל"ג וגם לך טלל, לא נקבל קריטריונים שסגרתם

סגורים בלי בני הקהילה. לא יהיה. זה דבר ראשון. שאלו אותי "אבל למה", יש כאלה שההורים שלהם יכולים כבר לשלם, אז למה לתת להם, יש אחרים שהמצב שלהם לא צריך שיתנו להם את המלגה" אני אומרת לכם ואמרתי לכם את זה בעבר בכל התהליך של הדרך החדשה, כל עוד הנתונים של יוצאי אתיופיה מראים על כך שאנחנו מדדים מאחור ביחס לחברה הישראלית מבחינת נתוני ההשכלה הגבוהה, אין מקום להפסיק את המלגה שניתנת אלא להגביר ולתת סיוע גם לאלה שעברו את גיל 28. לכן אני לא מקבלת את זה שגם נאמרה אמירה במל"ג ש"אנחנו ניכנס כביכול לאותה מלגה שמקבלים כלל ישראל", זאת אומרת כל הסטודנטים. אז גם פעם אחת הם לא יצליחו לפלח ולא נוכל לעקוב כמה סטודנטים באמת מקבלים, וזה לעשות לעצמם חיים קלים. צריך להיות פה מנגנון מסודר שמקבל את השרביט ממשרד הקליטה למל"ג בצורה ממש מדויקת שלא נעשה לאף סטודנט עוול. אני רוצה לומר לך, אני גם מודאגת מהנתונים, מעבר למנגנון, זה צריך להיות מנגנון נפרד בתור התחלה. תסכמי בבקשה. בתור מי שמבקרת לעתים רחוקות אני מבקשת לאפשר לי עוד שתי דקות. אני

שהמנגנון הזה חייב להיות כזה שיש צוות שיושב עליו, ואנחנו נשאל כמה אנשים עבדו אצלם, אז לא יכול להיות שיהיו פחות במל"ג. זה דבר ראשון. דבר נוסף, אני מסתכלת על הנתונים שהצגתי מדי פעם, אנחנו מציצים ומוצאים את הנתונים שלמשרדי הממשלה - - - זה לא של משרדי הממשלה,

במדינת ישראל 3,379 סטודנטים

ורק 1,749 מקבלים את מלגת מינהל הסטודנטים בשנה שעברה. 1,749. זה הנתונים רבותי, בואו נסתכל למציאות בעיניים. כל היום באים ואומרים "אנחנו נותנים לכם ומממנים את כולם" לא פלא שאנחנו כל הזמן שומעים על סטודנטים שמתקשים, וגם מינהל הסטודנטים, אתם מערימים קשיים, בואו נודה על האמת, וכל כך הרבה סטודנטים אתם זורקים אותם לאלף עזאזל ואומרים שיש ועדת חריגים רק שזו ועדה, מה שנקרא ועדה חותמת לומר כאילו עשינו וי, וכביכול נתנו את המלגה. תראה מה זה, אדוני היושב ראש, אני רוצה שתסתכל על זה בעיניים, אני רוצה לדעת מה זה הדבר הזה. אני שואל אותך שאלה פנינה. רגע - - - רגע פנינה, יש פה טעות. טעות, תבהירו עוד מעט. אם במינהל הסטודנטים יש את הקשיים האלה שאת מדברת עליהם, את חושבת שבמל"ג יהיה יותר קל? קודם כל אני אומרת עקרונית זה צריך להיות במל"ג. עקרונית, הוותיקים, וכבר עברה החלטת ממשלה, לא צריכים להיות תחת משרד הקליטה. דבר שני למינהל הסטודנטים היו שנים רבות לתקן, כולל אני שפניתי פעם אחר פעם עם תלונות וטענות, כולל השרה,

לשמוע את מצוקתם של הסטודנטים הוותיקים, לא נעשה. לא נדבר עכשיו על העבר. כרגע אנחנו מבינים שזה עובר למל"ג ואני, אתם יודעים מה, אני סומכת על המל"ג שאתם יכולים. אבל אתם צריכים דחיפה ולזכור,

לא תקבלו החלטות לבד, אתם לא תתעלמו מהנתונים והמציאות, אתם לא תספרו לנו שכל משפחה שאולי יש לה מצב כלכלי טוב היא באמת תיתן לילד לצאת ללמוד. יש הרבה מאוד חסמים, אתם לא תזרקו את הסטודנטים שלנו לנסות לקבל את המלגה, לקושש אותה דרך אתר אינטרנט, אתם צריכים להנגיש את זה בצורה רצינית.

פנינה, אני חושב שאנחנו התורמים

אבל אני בעד ההעברה, אבל זה לא אומר - - - זה לא משרד הקליטה.

אדוני היושב ראש, הדעה שלי מאוד מורכבת כמו ששמת לב, אני בעד העברה סדורה שלא פוגעת בקריטריונים.

אנחנו נבדוק את הדברים האלה. אני רוצה לשמוע מה הסיבה, כי ערב הדיון בוועדת השרים הייתה לי שיחה עם טלל, שאלתי אותה מה הסיבה והיא אמרה לי שמשרד הקליטה לא רוצים להמשיך לממן, אתם לא רוצים לטפל בנושא. האם היוזמה באה מכם

אז מי יזם את זה? אני חושב שמי שיזם את זה זו הדרך החדשה. סליחה, ממש לא. הדרך החדשה החליטה החלטות חשובות, וכך - - - בהמשך ל- - - מכיוון שזה הפך להיות, אדוני המנכ"ל, כדאי מאוד שתתעדכן כי אתה לא היית מנכ"ל - - - רגע,

הוא התייחס אלי, אתה יודע שזה שמי הנרדף. קודם כל מי שיזם את זה ועוד מעט כנראה שטלל תשים את הדברים על דיוקם, יש פה אנשים אמיצים שנלחמו מקרב הסטודנטים - - - אוקיי פנינה, הבנתי.

דיברת - - - לא לא לא, אדוני היושב ראש - - - למה את קופצת. אתה רוצה תזמין את המאבטחים שיוציאו אותי. ב-27 באוקטובר 2015 בני הקהילה באו ודרשו שזה יעבור לות"ת. בסדר, אבל לא הדרך החדשה. זה לא החלטה של הדרך החדשה, דוד. זו החלטה של הדרך החדשה. אז תגיד את זה. אבל הוא רוצה שיהיה לפרוטוקול, אדוני היושב ראש, כדי לבוא ולהגיד, אחר כך אם תהיה טעות, להגיד "זה פנינה, זה לא אני" מה, אתה חושב שבזה אנחנו עוסקים? אנחנו עוסקים ברצינות, תהיה ישר. אני מדבר, אף אחד לא אמר "פנינה עשתה " עמדתך ברורה - - - לא, אדוני היושב ראש, פוליטיקה תחמנית אנחנו כבר מכירים, סליחה, אדוני היושב ראש, תכבד. אם אתה מנסה להכניס לפרוטוקול שלך, אני קודם כל רוצה פרוטוקול, גם היועץ שלי מקליט, אני רוצה פרוטוקול. את יכולה להוריד את הטון. הוא כבר צילם, מספיק. לא התרגלת לסגנון שלי עדיין? מספיק, בואי, עכשיו אנחנו מנהלים דיון. נתתי לך את רשות הדיבור ודיברת, תמתיני שמי שקיבל את רשות הדיבור יסיים את דבריו. בבקשה. אני כבר לא יודע מה להגיד. אתה נתת לי את זכות הדיבור אבל אני כל הזמן נקטע. החזרתי לך אותה. תודה. אז אני חושב שהיה מהלך מאוד סדור ומאוד מבורך, שדרך אגב באה כדרישה של הקהילה עצמה, להכיר את התהליך של העברת מקל למשרדים מקצועיים, ליוצאי אתיופיה שאינם עולים, מעל 15 שנה. כל התהליכים נעשו, הדבר היחיד שנשאר זה הסיפור של המל"ג ועכשיו זה עובר למל"ג בצורה סדורה, אנחנו נמצאים כאן, לא הולכים לשום מקום, לסייע בכל מה שצריך כולל העברת תקציבים, ואתה ראית את זה. במאמר מוסגר אני יכול להגיד שאנחנו נמשיך לטפל בסטודנטים יוצאי אתיופיה שהם עד 15 שנה בישראל, כפי שזה מחייב, כפי שזו בעצם האחריות של המשרד שלנו, וכך זה יימשך, ואני רוצה רק לברך את המל"ג וכמובן את משרד ראש הממשלה, על זה שלקחו את המקל בשתי ידיים ומה שנקרא, שיהיה המון בהצלחה. כלומר שהדחיפה לא הייתה - - - אני רוצה לשמוע את טלל. אמרת לי שמשרד הקליטה לא רוצה את זה. אנחנו צריכים לפעול לפי החלטות ממשלה, חברים.

יש תקציב במשרד הקליטה שצבוע למינהל הסטודנטים. זה עובר.

אני שואל עכשיו מהי הסיבה להעברה ומה ההיגיון להעביר את הדברים האלה, משיקולים מקצועיים, זו השאלה שלי.

יש לי כמה דברים להגיד בנושא הזה. קודם כל אני חושבת שאני רוצה להסכים עם כבוד המנכ"ל, יש החלטות ממשלה בנושא ומשרד העלייה והקליטה הוא בפירוש בקטע של אנחנו צריכים עכשיו ליישם את החלטת הממשלה, גם משרד העלייה והקליטה הוא משרד מקצועי בטיפול בעולים חדשים וצריך להפנות את האנרגיות שלו לטיפול בעולים חדשים. אני רוצה להגיד מה השיקולים המקצועיים שלנו כמטה יישום

לבצע ושבאמת גרמו לנו לבצע את זה, מעבר לעובדה שיש החלטת ממשלה ויש בקשה של הקהילה וכל הדברים שנאמרו כאן. אז קודם כל מבחינת התוקף של הדברים והמידה שבה הם מבטיחים את זכויותיהם של יוצאי אתיופיה, וזה לא קשור לאם זה במשרד הקליטה או במשרד אחר. היום יש לנו החלטת ממשלה, יש לנו תקציב צבוע בהחלטת ממשלה,

אוגוסט שעבר, לא היה תקציב צבוע, היה תקציב במשרד הקליטה, לא היה תקציב צבוע שמיועד לזה, לא הייתה הסכמה על חלוקת המקורות התקציביים בין מערכת ההשכלה הגבוהה לבין משרד הקליטה, ולמעשה בכלל לא הוגדר כל העולם התקציבי. הדבר השני שלא הוגדר, עכשיו יש לנו מצב שיש גוף שחייב לתת סיוע ליוצאי אתיופיה שאינם עולים מתוקף החלטת ממשלה. התוקף שניתן במשרד הקליטה וניתן בנאמנות ובדאגה ובמקצועיות לאורך הרבה מאוד שנים, אבל התוקף זו הוראת שעה שמתחדשת כל שנה. כל שר קליטה או כל אחד אחר שמפעיל לחצים על שר קליטה י כול להחליט מהיום למחר לבטל את הוראת השעה.

אה, במשרד הקליטה.

במצב שיש החלטת ממשלה - - - זה גם היה בעבר. - - - שמחייבת גוף. לא, החלטה גם ניתנה בעבר. שמחייבת גוף. אבל הייתה הוראת שעה. הייתה הוראת שעה שכל שנה זו הוראת שעה של העברה של משהו. ובגלל זה היו מאיימים עליהם מפעם לפעם - - - רגע, היה תקציב - - - בספר התקציב. לא, לא. אני יכולה להגיד לך,

בשנת 2013 אמרו להם "לוקחים את כל ה-30 מיליון" אני זוכרת את זה. סליחה,

כולכם תדברו ותתייחסו בתורכם. יש כל מיני רמות של זכויות שמעניקים לאזרחים, גם החלטת ממשלה זה לא הרמה הכי גבוהה, אבל היא יותר גבוהה מהוראת שעה. יש גם כל מיני צורות שמתקצבים דברים. זה היה חלק מסיוע לסטודנטים עולים, סטודנטים עולים כן נמצאים בהחלטת ממשלה, הרחבת התוקף לגבי יוצאי אתיופיה למעל 15 שנה זו הוראת שעה שהתחדשה כל שנה. אני חושבת שאחד מתפקידנו כמטה יישום בתכנית זמנית

להבטיח שהחברה הישראלית כחברה, והממשלה הישראלית כמוציאה דבריה, מחייבת כל אחד ואחד מהגורמים הפועלים מטעמה, בין אם זה משרד החינוך והמל"ג שהיא במקרה זה שלוחתו, ובין אם זה משרד הכלכלה והתעשייה, ובין אם זה משרד הבריאות וכל המשרדים האחרים שאנחנו עוסקים כאן, שמתן השירות ליוצאי אתיופיה הוא חלק אינטגרלי מהרוטינה של העבודה שלהם, כולל לעשות את ההתאמות, וזה לא בעיה של גורם אחר, זה לא בעיה של משרד העלייה

זה לא בעיה של עמותה חיצונית כזאת או אחרת, זה לא בעיה של תורם כזה או אחר, זה חלק מהמסרים. אחד מהדברים שחשובים לנו לעשות כמטה יישום זה באמת להבטיח בהחלטות ממשלה שיש עכשיו מישהו אחראי ושיש לפחות את הסכום

זה בעינינו מבחינה מקצועית. אני רוצה להגיד עוד משהו, המל"ג ירחיב, אבל המל"ג הוא גם הגורם שאחראי להשגת התוצאות. המל"ג התחייב בתכנית הרב שנתית להגדלה משמעותית במספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה, וההתחייבות של המל"ג לתוצאות באה לידי ביטוי גם בגיוס אנשים ללימוד באוניברסיטה דרך תכנית מיוחדת, גם במתן הסיוע, גם במתן סיוע באוניברסיטאות ובמגוון אמצעים אחרים, ואנחנו חושבים שנכון שהטיפול במכלול הדברים שקשורים לעידוד השכלה גבוהה יהיה בידי הגוף המקצועי שגם עושה את זה וגם מחזיק בראש את יתר החלקים שלו.

דוד מהרט. אבל אדוני היושב ראש, משרד רוה"מ לא התייחס לכמה דברים חשובים ומאוד משמעותיים.

נחזור על זה, היא רוצה לשמוע קודם את המל"ג, הבנתי אותה. אני אחזור לזה בסוף. כן. דוד מהרט, מגיע לך גם מזל טוב, אנחנו מברכים אותך על התפקיד החדש כמנכ"ל ארגון נקוצ'. תצליח.

טוב. אדוני היושב ראש, מכובדיי. אני כפי שאמרת המנכ"ל החדש של נקוצ', נקוצ' ישראל, נקוצ' ארצות הברית ונקוצ' ישראל עוסקים רבות בתחום החינוך ובעיקר בתחום של הסטודנטים. נקוצ' מעניק מלגה ל-350 סטודנטים כל שנה בהיקף של כ- 1.8 מיליון שקל. לנושא הדיון עצמו, ב-27 לאוקטובר 2015 התקיים פה דיון, השתתפתי בו וגם חבריי השתתפו בו. אני דיברתי אז לא כמנהל מרכז ההיגוי אלא דיברתי כאב שיש לו ילדות ילידות הארץ שהולכות ללמוד. אני צפיתי שיש סכנה גדולה במעבר של נושא המלגות ממינהל הסטודנטים לות"ת, צפיתי שיש סכנה גדולה

לחששות שלי נבע מזה שלהבדיל ממינהל הסטודנטים שמתעסק בחלק מהסטודנטים במדינת ישראל, ות"ת או המל"ג עוסקים בכלל הסטודנטים. מספיק שסטודנט אחד מאיזו שהיא אוכלוסייה יבוא לבית המשפט, לבג"צ, יגיד "למה אתם מפלים אותי על פני סטודנטים יוצאי אתיופיה" כך שהסכנה שהמלגה תיעלם היא סכנה גדולה. ואני גם אמרתי לחברים שלי פה, באיזו זכות אתם דורשים לסכן את הזכויות של בני הקהילה, מי נתן לכם את המנדט הזה? אתם למדתם לעצמכם, קיבלתם ממינהל סטודנטים, אולי אתם גם מסוגלים לדאוג לילדים שלכם, אבל יש אוכלוסייה גדולה שלא מסוגלת לדאוג לילדים שלה. הזכויות של בני הקהילה, אנשים השיגו אותם במאבקים גדולים. אנשים שעוד לא השיגו כמעט שום דבר עבור בני הקהילה באים ודורשים לוותר ולסכן זכויות כל כך משמעותיות כמו הדבר הזה. לכן אני, תרשה לי אולי אדבר כאב, הבת שלי סטודנטית חדשה, לפני שבועיים באה ואמרה לי "אבא, הודיעו לנו ששכר הלימוד הולך

שהדבר הזה יקרה כל כך מהר - - - מי הודיע להם? שניה, שניה. מינהל הסטודנטים.

אל תדברו בשמי, תנו לי לדבר. אל תדברו בשמי. רשות הדיבור היא של דוד מהרט.

שמעה במוסד שהיא לומדת בו, הודיעו לה את ההודעה הזאת. אמרתי "הנה, את אשר יגורנו בא". זה עוד לא עבר, כבר בשנה הראשונה רוצים לקצץ את הדבר הזה.

אתה בא נותן פה עדות, עכשיו כחברת כנסת,

יש לי הרבה הערכה אליך. כחברת כנסת אתה לא תבוא ותגיד פה דברים ולא תגיד מי.

עם כל הכבוד לך שאת חברת הכנסת, לא אומר שיש לך זכויות יתר. יש לי זכויות יתר, תתפלא. תתפלא. בכנסת כן.

אז אני אומרת לך דוד, אני לא אמנע אבל אתה תגיד מי אמר. אתה תגיד מי אמר. את תרצי, אני אתן לך פרטים. אומר דברים חשובים ומסתיר אותם.

- - - - אתה לא יכול להגיד דבר כזה ולא להגיד מי. אתה רוצה שנטפל, אתה צריך להגיד מי. אם אתם לא מסוגלים, זיוה,

אין לך את רשות הדיבור כרגע, בתורך תדברי. כרגע דוד מדבר. אני רוצה להגיד לכולם, אני מבקש פנינה, את רוצה שיהיה דיון רציני, אז בואו ננהל את העניין. כרגע אנחנו דנים בכל העניין לפני שייסגרו התכניות

וחשוב לנו לדעת את האמת. לכן בואו תנו לכולם להביע את עמדתם. חשוב שיגיד מי אמר, אנחנו צריכים לטפל באנשים שמעלימים מהסטודנטים. רגע, זכותו פה בוועדה, אנחנו נמצאים בשידור ישיר, זכותו לשמור את מקור האינפורמציה שלו. אנחנו לא יכולים להכריח אותו להגיד את זה, אנחנו נמצאים בדיון בשידור ישיר לכן אל תלחצו אותו, זכותו לא להגיד.

אני לא רוצה, אני רק נתתי את זה כאיזה שהוא משל כי אני לא רוצה להפוך את הדיון לדיון פרטי שלי. מה שרציתי להגיד הוא שגם אז אמרנו ואני חוזר ואומר,

אני כועס מאוד לא רק על בני הקהילה שדרשו את המעבר הזה שלדעתי מסכן את בני הקהילה, אני גם כועס על ות"ת. בדיונים ההם ות"ת לא העלו שום סכנה. בכלל ות"ת היה לו נוח להתעלם כל כך הרבה שנים מבני הקהילה, הוא אמר "זה במינהל הסטודנטים, אני לא מתעסק עם בני הקהילה". ופתאום ות"ת מתעניין בבני הקהילה.

לדעתי, ואני מצפה מהם היום שיגידו באופן ברור, האם באמת יכולים להבטיח מימון

לימוד גם לילידי הארץ, האם המעבר הזה לא מסכן את השגת ההשכלה האקדמית בעבור בני הקהילה. זה שילדים נולדו פה בארץ עוד לא אומר שההורים שלהם מבוססים. המודל שאני מציע אדוני היושב ראש הוא מודל משולב, לדעתי העניין של מלגה ממינהל הסטודנטים שכר לימוד הוא לא סגרגטיבי,

הילדים מקבלים את זה בכלל לחשבון הבנק שלהם, אפילו המוסד לא יודע מי נותן להם, ואני לא רואה שום תיוג. אני מציע שמינהל הסטודנטים ימשיך לעסוק, והמלגות יישארו שם,

קל לנו יותר לבוא ולשמור על המלגות האלה כשהן במינהל הסטודנטים,

שיש לו את האחריות על המוסדות האקדמיים שהוא אמון על נושא ההשכלה, בבקשה שיפתח את הראש, שיפתח את הלב

פנינה,

- - - זה בדיוק מה שאמרתי בדבריי.

יכול להיות שהיה לוקח כמה שנים והיינו רוכשים.

דוד אני לא בוויכוח איתך, אני רוצה להגיד לך - - - תודה. שניה, בבקשה, הוא התייחס אלי, תן לי להגיב. דוד, אף אחד לא - - - - - - עוד שנה, תשאירו את זה במינהל הסטודנטים - - - - - - אדוני היושב ראש, הוא מתייחס אלי,

אני לא מבינה איזו מין התנהלות זו, אני רוצה להשיב לו, הוא התייחס אלי. אתה לא יכול לעוות את דבריי. אתה לא תעוות את דבריי, אמרתי את הדברים האלה בדיוק. החששות שלך ברורים, זה אותם חששות שהעליתי, ועם זאת לא מחייב שות"ת לא יעשו עבודה יותר טובה ממשרד הקליטה.

רוני אקלה, מנכ"ל הפרויקט הלאומי בבקשה. תודה רבה כבוד היושב ראש. בהמשך למה שדוד אמר, אני מסכים לכל מילה שהוא ציין. לדעתי העברת הסיוע ממינהל הסטודנטים למל"ג זה בכי לדורות של הקהילה האתיופית. אני בוגר האוניברסיטה, אם לא היה מינהל הסטודנטים שהיה עוזר לי, לא הייתי יושב פה ולדעתי יש לנו דוגמאות להמחיש, הרי שיש לנו היום על פי גיל יותר מ-200 תלמידים שלומדים באוניברסיטאות ובמכללות ושלא מקבלים מלגה או שכר לימוד ממינהל הסטודנטים או ממל"ג, אותם אנשים זה אומר שהם מחפשים מלגות, המלגות היום, אין מלגות, הן מצטמצמות משנה לשנה והאנשים האלה לא יכולים אפילו לסיים את ההשכלה הגבוהה, יש כאלה שפורשים. מזה אנחנו צריכים ללמוד שעם העברת הסיוע לקהילה האתיופית ממינהל הסטודנטים למל"ג, זה יפיל את כל מה שאנחנו עושים היום. שמעתי טיעונים למיניהם, זה אומר ככל שהמל"ג ינסה להגדיל את מספר התלמידים

ואני רואה את זה בשטח, הרי מי עכשיו פועל כדי שאותם ילדים יגיעו לאוניברסיטאות ולמכללות? אני לא רואה שיש כמה גופים שפועלים והחשש שלי שאותם תלמידים שהשקענו בהם במשך שש או שבע שנים כדי שיוכלו ללמוד באוניברסיטה או במכללות, שלא יהיו הפקר, שלא יהיה להם איזה שהוא מימון. אני יודע שהמלגות האלה, זה אומר ששכר הלימוד ודמי הקיום שהיו מקבלים ממינהל הסטודנטים היו בהוראת שעה, וזה עד היום עבד, פעל עד היום, לא השתנה שום דבר.

אני חושב שמינהל הסטודנטים וגם המשרד לקליטת עליה

אבל היו כמה ליקויים ובמקום להתווכח שם ולתקן את הליקויים שם בתוך מינהל הסטודנטים שישנו את מהלך העבודה שלהם, העבירו את זה עכשיו למישהו אחר. המישהו האחר הזה, אני הייתי באוניברסיטה, שגם במל"ג שבמעורבות החברתית הייתי מרכז את הנושא הזה, אני לא חושב שסטודנט חדש בן הקהילה שמגיע לאוניברסיטה

לעבור את כל הבירוקרטיה ולקבל את הסיוע. וזה מדאיג אותי ולכן אני חושב שגם האמירות שאנחנו אומרים שלא כל בני הקהילה,

גם אלה שלא מסכימים שיישמע קולם.

זיוה מקונן מנכ"ל אגודת יהודי אתיופיה. שיניתם. בהחלט

המעבר של השם קשור בהחלט לתהליך הזה.

איזו שהיא קבוצה ישראלית שעושה למען יהודי אתיופיה, אנחנו כבר ישראלים והארגון הזה גם פועל למען קהילת יוצאי אתיופיה, עם קהילת יוצאי אתיופיה, כך שזה משתלב. ב-2013 דו"ח מבקר המדינה 63.ג פרסם דו"ח

שלא משתמעת לשני פנים גם את ההתנהלות בכלל של משרד הקליטה בניהול תכנית החומש, גם את משרד ראש הממשלה וגם את מינהל הסטודנטים. כמי שמכיר את הדו"ח, הוא לא מתייחס למינהל הסטודנטים. מתייחס בוודאי - - - לא. הדו"ח מתייחס לכך שלמינהל הסטודנטים לא היו נתונים מדויקים על סטודנטים יוצאי אתיופיה. לא משנה היו לו או לא היו לו, הוא לא מתייחס. הוא מתייחס למשרד הקליטה, אבל לא למינהל הסטודנטים. אדוני אני מבקשת, אני אעביר את דו"ח 63.ג לוועדה, הוא מתייחס גם לעניין של מינהל הסטודנטים בצורה מובהקת וביקר את מינהל הסטודנטים וגם על בכלל המלגות שקיבלו ועל ה - - - וכולי, הרבה מאוד נקודות ציין דו"ח מבקר המדינה. בכל התהליך של המאבק שלנו, גם כאגודה ובכלל, העברת האחריות בטיפול יוצאי אתיופיה, כלל יוצאי אתיופיה ממינהל הסטודנטים, לכלל משרדי הממשלה הרלבנטיים, ברור שגם הסיפור הזה צריך להיות מטופל במל"ג. אני רוצה להגיד שעד הוועדה באוקטובר 2015 - - - 2017. 2015. גם לפני שנה קיימנו.

אבל למל"ג לא היו נתונים על סטודנטים יוצאי אתיופיה כאילו אנחנו נמצאים בבועה הזאת של משרד הקליטה ואנחנו לא חלק מהסטודנטים בכלל. כולל ילידי הארץ. כולל ילידי הארץ וכולם. הנתונים לגבי ההסללה באיזה תחומי לימוד לומדים והמעקב לגבי סטודנטים מצטיינים והדחיפה, ואנחנו יודעים מה המל"ג והות"ת עושים למען ההשכלה הגבוהה

ובכלל כדי להעלות את מדינת ישראל, ואנחנו יודעים שמדינת ישראל אחת המדינות המובילות בתחומים

זה לא הגיוני שאנחנו לא נהיה שם, שכלל יוצאי אתיופיה לא יהיו בתוך המשרד הזה שעוקב, בודק, מתמרץ ומוביל לאקדמיה איכותית גם את יוצאי אתיופיה. לכן אנחנו יצאנו ואני בהחלט לוקחת אחריות גם כארגון, כדי שהמל"ג ייקח אחריות על יוצאי אתיופיה, כדי שיוכל לראות,

ולמצות את היכולות והפוטנציאל של יוצאי אתיופיה. אני מבקש לשאול אותך, מה הקשר לעניין ההשתלבות? כי זה לא פוגע בהשתלבות של יוצאי אתיופיה

שהמדובר בהעברת כסף לאוניברסיטאות ולמכללות ולא קשור להשתלבות. דבר אחר, בעניין של איכות ההשכלה שהם מקבלים, כמובן מינהל הסטודנטים לא קובע מה אדם ילמד. אחרי שהאדם התקבל, הוא נותן רק כסף. לכן המל"ג גם אם היה רוצה לעזור ליוצאי אתיופיה, היה יכול לעשות גם בעניין הנגשה ודברים כאלה ודיברנו כאן ויש תכנית לכך וגם קיבל תקציב לזה בוועדת השרים. לכן תפרידי. אני לא מפרידה. אני מסכימה איתך אדוני היושב ראש, שמל"ג ות"ת יכלו להסתכל על סטודנטים יוצאי אתיופיה, על מועמדים לפני כן כי הם עושים עבודה גם בקרב האוכלוסייה הערבית וגם באוכלוסייה בפריפריה, כדי לקדם ולדחוף הם עושים הרבה פרויקטים. את יוצאי אתיופיה הם לא ראו, למה? כי יש משרד שמטפל והוא נקרא משרד הקליטה. לכן ההעברה ולקיחת האחריות של המל"ג היא

כדי שהם יטפלו גם עוד לפני, כדי לתמרץ תלמידים שיגיעו וגם בתיכון למגמות של מדעים,

מדעים מדויקים וכולי, כדי שמה לעשות, גם אנחנו רוצים להיות מובילים ומשפיעים ומנהיגים במדינה. לכן ההעברה

והראייה הכוללת מאוד מאוד חשובה. האם המלגה, ודרך אגב, אני אומרת את זה וכל הזמן אני אומרת, בעיקר ברשתות החברתיות אומרים "היא קיבלה מלגה, מיצתה את הזכויות שלה" וכולי.

לא פועלת בשביל עצמי וחשוב לי להגיד את זה, לכלל הסטודנטים יוצאי אתיופיה ובכלל, אבל הראייה לטווח הארוך, למען העתיד שלנו והעתיד של הילדים שלנו, כמו בכל התכניות המבדלות, המסתכלות כלפי יוצאי אתיופיה כאתיופים היא פוגענית וצריך להעביר את זה לכלל

שניה אדוני - - - הנקודה ברורה. יש הרבה דוברים. לא, אני רוצה להבהיר. גם אם אנחנו חושבים שיש אקדמאים יוצאי אתיופיה וההכנסה שלהם היא כך וכך, הנתונים

הלמ"ס אומרים שהכנסת יוצאי אתיופיה נמוכה ב-40% מההכנסה הממוצעת של

משקי הבית בישראל. לכן - - - זה אומר שהם לא יכולים לעזור לילדים.

לכן מה שאנחנו, גם כשאני במל"ג אומרת, התקצוב הדיפרנציאלי לפי - - - מבחן הכנסה. לא מבחן הכנסה. התקצוב הדיפרנציאלי ליוצאי אתיופיה זה לא משנה לנו האם הם מקימים כמו שהקימו מנגנון לאוכלוסייה הערבית - - - ולחרדים.

לא אכפת לנו - - - ולדרוזים. הם יודעים לתת להם יפה מאוד.

מסגרת מיוחדת כדי לתקצב את זה, אבל את התקצוב, בתקצוב הזה הם לא צריכים לגעת, אבל הראייה הכוללת כולה צריכה לעבור למל"ג. זו הדרישה שלנו ואנחנו שמחים על המהלך הזה. תודה. אלכס קושניר רוצה להתייחס לדברים שנאמרו לפני שהוא יוצא מהדיון.

באמת רק ארבע מילים. אני חייב להגיד לכם שמשרד העלייה והקליטה ימשיך לטפל בעולים יוצאי אתיופיה עד 15 שנים בארץ לפי הקריטריונים שקיימים היום. רק כדי שאזכיר את הקריטריונים, תואר ראשון עד גיל 28 כאשר בכלל האוכלוסייה זה עד גיל 27, תואר שני עד גיל 40 למרות שבכלל האוכלוסייה זה עד גיל 30 וזה 15 שנה בארץ כשבכלל העולים זה עד שלוש שנים בארץ ועולים יוצאי אתיופיה יכולים לקבל את שני התארים במימון מלא, לעומת עולים אחרים שיכולים לקבל תואר אחד. אנחנו נמשיך להשקיע בזה כי אנחנו רואים בכך חשיבות רבה של השתלבות עולים יוצאי אתיופיה בתוך החברה הישראלית באמצעות ההשכלה הגבוהה, ואני באמת רוצה לאחל בהצלחה ומברך את

לקבלת האחריות על יוצאי אתיופיה שהם מעל 15 שנה, ואנחנו כאן כדי לסייע בכל דבר שצריך. תודה רבה.

ג'ג'או,

ועדת ההיגוי של המל"ג. שלום לכולם. אני מבקש לתת לי דקה וחצי,

אם אפשר. אז ראשית, חיפשתם פה מי דחף את העניין הזה אז אני יכול להגיד שאני מוכן לקחת אחריות על הנושא הזה, וחשוב לי להגיד שיוצאי אתיופיה יקבלו שירות ככלל אזרחי ישראל מהמועצה להשכלה גבוהה, וזאת החלטת ממשלה ועובדה מוגמרת, והסטודנטים דורשים את זה, ובצדק. אני מתנצל בשמי, ולא אחטא אם אומר שגם בשם יהודי אתיופיה בית ישראל, בפני הגורמים המקצועיים - - - מי בחר בו לנציג - - - אתה מייצג את - - - לא להפריע לי בבקשה. בפני הגורמים המקצועיים ושאר האנשים שנאלצו להגיע לדיון הזה.

הדיון הזה לא רלבנטי ויש פה ניגוד אינטרסים ומטרות נסתרות. בעניין החלטת הממשלה - - - אבל למה אתם מפריעים לו. עד שיש מישהו נציג, יש נציג צעיר,

למה מפריעים לו? גם בדיון הקודם הפרענו לו וכן, הוא

זה לא להאמין, הדור המבוגר רוצה לשמוע רק את עצמו. והדור הצעיר רוצה לצעוק.

רשות הדיבור שלו. אני אסביר. אני מבקש לתת לי לסיים. לפני כשמונה שנים ספגנו אני וחבריי קללות מצעירים עולים ממרכז קליטה ואף רבנו איתם.

אותם אלה שקיללו אותנו השתמשו בכללות ששימשו כנגד בית ישראל באתיופיה "שטן", "אוכלי אדם", "בעלי זנב" וכולי. הנצרות והמיסיון הפועל בעצימות בקרב יהודי אתיופיה בישראל מתגבר מיום ליום ומסכן את הזהות היהודית של בית ישראל. יהודי אתיופיה הוחזקו כבני ערובה תחת משרד הקליטה עשרות שנים והיום יש ניסיון להמשיך ולהחזיק ביהודי אתיופיה כבני ערובה.

היושב ראש הוא מתחזה, מיסיונר נוצרי ואינו מייצג את יהודי אתיופיה ומה שמעניין אותו זה להעלות עוד עולים נוצרים לצבירת כוח פוליטי. החזקת יהודי אתיופיה כבני ערובה במשרד הקליטה הסתיימה.

יהודי אתיופיה אינם עולים חדשים ובטח שלא בני ערובה של אף אחד.

יש לך - - - הדיון הזה הוא בזבוז זמן וכסף למשלם המסים, מיותר, לא רלבנטי ואסור היה שיתקיים. השינוי האמיתי יבוא מתוכנו - - - בבקשה, זו הכנסת.

ניפגש בבית משפט, תצא עכשיו. תתבע אותי. בסדר. תצא. תתמודד עם הנושא שהעלית לדיון. זה נציג הסטודנטים.

על זה אני מדבר, בוועדות ההיגוי ששמים אנשים שלא מתאימים. זו בושה. גם אני יכול להגיד שאני נציג יהודי אתיופיה בגלל שאני אתיופי. מי בחר בו לנציג יהודי אתיופיה? הוא נציג הוועדה, הוא נציג בוועדה להשכלה גבוהה. - - - אתה חולק עליו?

את ביטול החלטת הממשלה. דוד, יש לך טענות? הוא נציג בוועדה להשכלה גבוהה. אם יש לך טענות אתה מוזמן לצאת. זה בושה כאלה שמייצגים סטודנטים.

- - - - - - אני רוצה לשמוע סטודנטים. אנחנו נשמע אותם. בבקשה מהאוניברסיטה העברית, בזואייהו מנגיסטו. אני לא ידעתי שאני אמורה לדבר, אני כאן כדי בעיקר לשמוע.

אני הבנתי שהמימון עובר למל"ג ולא שמפסיקים לממן.

לא יודעת, חלק אומרים בכיה לדורות, לא ברור לי. אני רוצה תשובות, וגם הקיצוץ של 25%, אני לא מכירה את זה. אני קיבלתי מייל שהסיוע עובר למל"ג אבל

אני ראש מינהל הסטודנטים. ה-25% זה משהו שהוא בכלל לא קשור לנושא. במכללת אחווה, נקודתית, הם החליטו לגבות תקורה על מימון ממוסד ממשלתי שאסור להם לגבות את זה, אנחנו מטפלים בזה מולם, זה לא קשור לעניין בכלל.

חבל שעל סמך זה זה נאמר, אבל אף אחד לא אמר דבר כזה. בואו תנו לה,

אתם תציגו את התמונה.

חשוב לשמוע את קולכם,

ולמה חלק אומרים שמפסיקים, אז לא ברור לי, אני רוצה לקבל תשובות קצת יותר - - - כשתהיה לי את רשות הדיבור אני אתייחס. אתה רוצה התייחסות עכשיו?

בסוף. אני רוצה לשמוע עוד.

אבי מספין בבקשה. גם המל"ג - - - גם המל"ג וגם הות"ת ידברו ואתם תתייחסו אבל אני רוצה שקודם תשמעו את האנשים. בבקשה. תודה רבה אדוני היושב ראש. אני מנכ"ל עמותת טנא בריאות. אני קודם רוצה להזהיר, מתוך ניסיון של משרדים אחרים, אני כרגע לא רוצה להכנס על הנושא שכל משרד יעסוק, כל יוצא אתיופיה יהיה חלק מהמשרדים הרלבנטיים, מבחינת תפיסת עולם לדעתי זה נכון, זה נכון לטווח הרחוק, אבל מהניסיון שהיה לפחות בחלק שאני עוסק בו, המעבר שהיה בכל הנושא של קידום בריאות ממשרד הקליטה

המעבר היה קטסטרופלי. מצד אחד החליטו שהתקציבים

בנושא קידום בריאות יוצאי אתיופיה יעבור ממשרד הקליטה - - - תקשיבו לו, הוא צודק. - - - למשרד הבריאות. ב-2015-2016 משרד הקליטה

הפסיק את הטפול, נפסק התקציב. מצד שני משרד הבריאות שהוא מעולם לא עסק ברמה מערכתית בטיפול בריאות יוצאי אתיופיה, הוא לא היה ערוך לא מבחינת כח אדם ולא מבחינת הידע ולא מבחינת

ונתינה של תקציבים צבועים ליוצאי אתיופיה, ואנחנו עוד מעט כבר שלוש שנים וכל התקציבים ירדו לטמיון עד היום, הרבה נושאים שאמורים היו להיות מטופלים, שטופלו בצורה שוטפת כשמשרד הקליטה היה אחראי, ברגע שהוא משך אחורה משרד הבריאות עדיין לא נכנס, אני מאוד מקווה שבשנת 2019 הוא יתחיל להכנס. מה שאני בא - - - אפשר להעתיק את הנושא הזה בדיוק למעבר של הנושא של המלגות לסטודנטים ודמי המחיה ממשרד הקליטה למל"ג, יכול להיות בדיוק אותו דבר וכאן אני באמת שמח על הדיון הזה כי באמת צריך לדון לפני שזה קורה. כי הסיכוי שהמלגות ייפסקו הוא יכול להיות, אם זה קרה במשרדים אחרים, עד שיהיו רפרנטים מתאימים במל"ג, עד שבכלל התקציבים יעברו, משרד הקליטה מבחינתו ימשוך את זה השנה. לכן מה שאני מציע, דוד גם דיבר על הדרגתיות או שילוב בין שני דברים, אני מציע הדרגתיות. עד שהמל"ג, אין לו מנגנון, גם תקציבי וגם כח אדם - - - דוד,

וגם את כל הנתונים שאם אין לו את זה, לא להעביר שום תקציב אלא להמשיך עם משרד הקליטה. זו ההמלצה שלי מהניסיון הרע שהיה. אני מסכימה. סטודנטים רוצים להגיב? בבקשה. אני סטודנטית למשפטים ועבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית. רציתי לדבר על כמה דברים. קודם כל אני מסכימה עם פנינה ו- - - שהמעבר הזה הוא באמת מבורך, לעבור ממשרד הקליטה למשרד החינוך והמל"ג, ואני אתן דוגמה קטנה כסטודנטית שאני צועדת במסדרונות האוניברסיטה העברית, בטח בפקולטה למשפטים, לראות אתיופי זה כאילו "וואו,

אז כן, צריך לעשות פה שינוי להבין שאם הנתונים שלנו כל כך נמוכים משהו פה צריך להשתנות. אני מסכימה כסטודנטית שקיבלה סיוע ממינהל הסטודנטים, באמת שהמשרדים ידעו לעשות את ההעברה הזאת בצורה שלא תיפגע בנו הסטודנטים, ולדעתי היא גם מעלה המון חששות. משרד הקליטה הוציא מייל לכלל הסטודנטים שמודיע על הפסקת המימון, זה מייל מאוד מלחיץ. אם אתה סטודנט שלא מעורב ולא מכיר ולא מתעניין בהחלטות הממשלה אתה אומר לעצמך "זהו, אין לי יותר מימון, העבירו אותנו למל"ג", זה מה שהסטודנטים חושבים, וזה מה שהסטודנטים מבינים מאותו מייל שמשרד הקליטה מוציא. אז כל העניין של פחד וחשש וזה, זה עובר, זה יורד למטה לסטודנטים וחשוב שאתם כגופים תבינו את זה ותדעו להנגיש לנו את המידע הזה בצורה שהיא הרבה יותר נעימה וחלקה, וכמובן שהמעבר הזה ייעשה בצורה שבסוף לא תפגע בנו. אולי המטרה גם היא ליצור חשש, ופחד.

זה משהו שפשוט מחלחל אלינו ולדעתי יוצר כל מיני חששות. לגבי מינהל הסטודנטים והסיוע שהוא מעביר לסטודנטים יוצאי אתיופיה זה לא כזה חלק,

יש את הסטודנטים שהם בני 28 שלא מקבלים מימון, סטודנטים שעלו בשנות ה-80 ולא מקבלים מימון, סטודנטים כמוני שהחלטתי לשלב תואר נוסף, החל משנה ב' החלטתי להוסיף משפטים ללימודים שלי בעבודה סוציאלית ומשרד הקליטה, מינהל הסטודנטים אמר לי "חמודה, את לא מקבלת יותר מימון" זאת אומרת שאני כסטודנטית שלומדת באוניברסיטה העברית, נמצאת בשנה ג' שלי ללימודי משפטים ולימודים שנה ד' בעבודה סוציאלית, לא מקבלת מימון ממינהל הסטודנטים וזה לא מעניין אותם, הם אומרים לי "בעיה שלך שהוספת עוד תואר". הם מעודדים לבינוניות. אם אני בוחרת להתקדם אני מצפה שאתם כמשרדי הממשלה תקדמו אותנו הסטודנטים יוצאי אתיופיה ואני רוצה שהילדים שלי שהם יצעדו באקדמיה הם יראו המון סטודנטים יוצאי אתיופיה, הם יראו מרצים שהם יוצאי אתיופיה, שיהיה לנו לאן לשאוף, וכל עוד אנחנו תחת משרד הקליטה,

זה משרד קליטה, זה לא משרד החינוך, זה לא גוף שיש לו מעקב על נתונים מה המצב, למה הרבה סטודנטים נושרים, אין תשובות לדברים האלה ורק להעביר כסף זה לדעתי לא הפתרון. תודה. אני פונה למשרדי הממשלה. אנחנו רוצים לשמוע את המל"ג והות"ת וכמובן מינהל הסטודנטים. בעיקר למה שהיא אמרה עכשיו. בבקשה המל"ג. אני מהות"ת.

המטרה שלנו ואני אגיד את זה ואנחנו אומרים את זה בוועדות ההיגוי שלנו ואנחנו אומרים את זה פה ואנחנו אומרים את זה בכל הוועדות, המטרה שלנו היא שילוב מיטבי. ואני אתייחס לכלל הנקודות שהעלו פה ואנסה לתת מענה מלא. שילוב מיטבי צריך להיות גם מבחינה מושכלת וחכמה וביחד עם זה צריך להיות בצורה רגישה, כפי שחברת הכנסת פנינה ציינה. צריך לעשות את זה בצורה רגישה, הדרגתית ולא לקחת את המקל כפי שציינו ולסגור את הדלת ולא להקשיב. כפי שהחלטת הממשלה האחרונה בוועדת השרים מחייבת אותנו, אנחנו בהליך היוועצות. הליך היוועצות גם עם משרד ראש הממשלה שמתכלל את כל הנושא, גם עם משרד הקליטה שיש לו את הידע והניסיון וגם עם נציגי ציבור,

סטודנטים יוצאי אתיופיה, במטרה לשמוע ולהשמיע. שילוב מיטבי - - - למה ההיוועצות לא פתוחה, אנחנו לא שמענו על ההיוועצות הזאת.

הליך ההיוועצות בהחלטת הממשלה מחייב אותנו לנושא הזה.

חברת הכנסת פנינה, במידה ואת רוצה להגיע לוועדות ההיגוי שלנו ולהשמיע את הדברים ולבוא ולהגיד את הדברים, את ממש מוזמנת. מי קבע את חברי ועדת ההיגוי? זה כבר הוחלט בתשע"ז. המל"ג או יש איזה שהוא - - - המל"ג והות"ת, יש לנו נציגי ציבור, זיוה מקונן - - - כדי שישמעו הקולות של הקהילה בצורה מאוזנת, מי בחר את חברי ועדת ההיגוי? הבחירה של חברי הוועדה מנסה לכלול כמה שיותר, בין אם זה נציגי אקדמיה - - - לא ענית לי על השאלה. שאלתי מי בחר? מל"ג ות"ת.

אמרתם - - - המל"ג פנו וביקשו את השתתפותם. המל"ג פנו אלי ואני אישרתי את ההשתתפות שלי, כמו שאני חברה בוועדה למינוי קייסים וכולי. אז אתם פניתם?

במטרה לכלול ועדה שמייצגת גם כמובן את ציבור יוצאי אתיופיה וגם את - - - למה לא פניתם אלינו? תראו חברים, יש ועדת היגוי - - - בסדר, האם אתם מוכנים לשמוע גם - - - זו המטרה של הישיבה הזאת. אנחנו שומעים את הדברים. אנחנו רושמים את הדברים - - - רגע, אבל צריך לומר ליושב הראש, מי ששם בוועדה עוד, צריך לומר את האמת, יש שם את ד"ר שלום שרון

יש שם שישה- שבעה שלא מגיעים אז לפחות להגיד תודה לנציגים שכן מגיעים, בהתנדבות. פנינה, אני לא נכנסתי לפרסונליות, אני לא שאלתי מי. אני שאלתי איך הקמתם, מי בחר. ענית לי אנחנו, המל"ג הזמין אותם. בסדר קיבלתי את העניין. תמשיך. שאלתי האם אתם מוכנים לשמוע גם דעות אחרות, אנשים ש- - - זה מה שאנחנו עושים פה. אתם שומעים. בסדר. המטרה - - - הוועדה זימנה את רוב הארגונים, את כל הארגונים שמפעילים תכניות בכלל האוניברסיטאות ושמעה אותם, הוועדה בהחלט נמצאת גם - - - אבל אני כשרציתי להופיע

מה, בתור בנאדם פרטי?

כמנהל - - - אני אתייחס - - - כאיש חינוך מוכר בקהילה, היה צריך לשמוע אותך. בהתייחסות אישית אני אגיד במאמר מוסגר, אתה מוזמן להיפגש איתי ולהגיד את דעותיך ואני גם שמעתי אותם פה. אבל אנחנו נוכל אחרי זה בארבע עיניים.

זה לא - - שמחפש עכשיו - - - נכון. נכון. חד משמעית. אנחנו עושים הליך היוועצות במטרה לשמוע, לעשות את זה בצורה רגישה ונכונה

ואציין שכל הנקודות שהעלו פה שבאמת משרד הקליטה לא העניק היום מלגות לסטודנטים מעל גיל 28, חזרה לשנת לימודים, חסרי בגרות וכן הלאה, הנקודות האלה מבחינתנו, כמו שהוא אמר שבמשרד הבריאות היה תהליך קטסטרופלי,

אנחנו לוקחים את הנקודות הרגישות ואת הדברים שיכולים ליפול בהם ודווקא אצלנו נבוא ונחזק אותם. לגבי איך המתווה יועבר, יש ועדת היגוי שתבוא ותחליט ואנחנו נגבש את העמדה הזאת, כמו שאמרתי, בהליך היוועצות. הוועדה תבוא ותחליט - - - אבל הליך ההיוועצות צריך להיות שונה,

הליך היוועצות הוא לא רק הוועדה, אני אומרת לך כמישהי שהייתה יו"ר הוועדה של הפורום המוביל הזה. צריך שתהיה היוועצות רחבה יותר,

הרבה מאוד אנשים, אנשי חינוך

לצאת עם קול קורא, להגיד שביום זה וזה, כמו שיודעים לעשות, לבוא ולשמוע ושיכתבו לכם, כי בסוף, אפשר להתווכח אם להעביר או לא להעביר, על דבר אחד הקהילה לא מתווכחת, אנחנו לא רוצים פגיעה בקריטריונים, אנחנו רוצים מנגנון מסודר שמעניק את המלגות. אני אתייחס לזה ברשותך. בהקשר של הקריטריונים ובהקשר של סוציו אקונומי, גם כפי שציינו פה, יש כאלה שבאמת לא מסוגלים, וזה העניין של ההליך הרגיש שאנחנו פועלים מול זה, אך לא כולם לא מסוגלים ובשביל זה אנחנו כן נוגעים בקריטריונים ומיישרים אותם כמה שיותר ביחד עם נציגי ציבור יוצאי אתיופיה, כדי לראות איפה דברים שלנו אין את הידיעה בהם ולקהילת יוצאי אתיופיה כן יש את הידיעה בהם,

ולהיטיב איתם. אנחנו לא לוקחים מקל ומעבירים אותו בצורה חד משמעית וחזקה, אלא עושים את זה בהליך היוועצות, בהתאם להחלטת הממשלה, ובמטרה לכלול כמה שיותר שילוב מיטבי, שזו המטרה העיקרית שלנו ואיתה התחלתי, שילוב מיטבי של יוצאי אתיופיה. לגבי ההתייחסות שלך, לגבי חריגים, העלית את השאלה בתחילת הדרך. אני רוצה שתתייחס. עניין השילוב ברור, אבל אנחנו מדברים על העברת התקציב, הכסף, הסיוע, זה לא קשור לשילוב. ולכן זה ברור - - - הכסף מועבר, זה ברור, זה צבוע לנושא הזה. זה עובר בבסיס התקציב. כיצד זה יופעל - - - אנחנו שלחנו שאלות ששלחנו,

בזכויות של העולים, להגיד למשל, אני נותן לך דוגמה, אמרתי, יש היום במינהל הסטודנטים, אם יש חמישה או עשרה אחים, לא משנה, שהם לומדים בהשכלה הגבוהה, הם מקבלים את הסיוע

לא אומרים להם שבגלל שאח או אחות מקבלת, אתה לא יכול לקבל. או מבחן הכנסה, שהורים שלהם מסוגלים לשלם, ישלמו. האם אתם תלכו או שתקבלו את כל יוצאי אתיופיה ש- - - השילוב המיטבי מבחינתנו מבחינת החלטות הממשלה ובהתאם לזה גם מטה היישום פועל, זה לא לקחת כל אחד שהוא יוצא אתיופיה על בסיס צבע עורו ולבוא ולהגיד לו "אני נותן לך מלגה".

מבחינת הסיוע.

אנחנו מרחיבים כמה שיותר את הקריטריונים ומנסים להיוועץ כמה שיותר עם ציבור יוצאי אתיופיה כדי שבסופו של דבר- - - אתם לא נותנים לכולם.

כי גם בוועדת השרים אמרנו לראש הממשלה לא לשנות את הקריטריונים בשבע השנים הראשונות, אדוני היושב ראש. מי שיעמוד בקריטריונים שייקבעו - - - האם - - - מינהל הסטודנטים? סוציו אקונומיים. אין קריטריונים למינהל הסטודנטים. אמרנו לא לשנות. יש להם קריטריונים. רק ביקשנו להרחיב את הגיל. סוציו אקונומי. הגיל יורחב. סוציו אקונומי לא מספיק.

ואני חושבת שיסכימו איתי, שעל פניו מהמסמכים נחזית לך תמונה של אנשים עם מצב סוציו אקונומי טוב, בזמן שהם מפרנסים עוד שתי משפחות ומחזיקים אותם כי מרבית בני הקהילה הם מתחת לקו העוני.

לא לכולם יש מודעות להשכלה גבוהה, ומה שאתה תעשה, אתה תחסום את הצעירים.

יותר מזה - - - רגע, זיוה. - - - שהוא יכול - - - זיוה, אני נתתי לך את רשות הדיבור ודיברתם. עכשיו רשות הדיבור היא שלו. מטרת הדיון היא לברר דברים ואני שואל.

הוא יכול לענות, הוא לא צריך את העזרה שלכם. אנחנו דורשים מהם לשנות. אדוני היושב ראש. אנחנו אומרים שיש אוכלוסיות מיוחדות שהוא מטפל בהם - - - עכשיו את דורשת - - - כן,

אני תמיד דרשתי אדוני, את המלגות, אסור לגעת בהן אבל האחריות צריכה לעבור לשם והם אחראים לכלל הסטודנטים בישראל - - - בלי שנבין מה הם נותנים, להעביר במה שיש, זה לא. - - - הדברים האלה. אני שאלתי. סיימת? כן. אני רק אסיים ואגיד, כפי שזיוה אמרה, היא יושבת בוועדה במטרה באמת לעשות את העבודה הכי טובה שתהיה, שתועבר בצורה הכי רגישה ונכונה, ובאמת תכלול כמה שיותר סטודנטים יוצאי אתיופיה.

אני רוצה רק כמה מילות התייחסות, אפשר? כן. אבל אני רוצה לשמוע את הות"ת. אני מל"ג ות"ת.

אותו גוף. אוקיי. אבל יש את מינהל הסטודנטים. ות"ת מתמקדים בנושא התקציב. לכן יש איזו שהיא הפרדה. נכון, ברמה העקרונית כן, ברמת ה- - - אמרתם לי שזה אותו דבר. סמנטיקה, בסדר. אז יש נציג ות"ת או לא? אני נציג ות"ת, מייצג את הנושא.

אתה אומר לי שאתם לא משנים את הקריטריונים, כמו סטודנטים אחרים,

של ההורים.

אנחנו יודעים שהרבה משפחות יוצאי אתיופיה כפי שציינו פה וכפי שחברת הכנסת פנינה ציינה, עובדים במשרה מלאה אבל בכל זאת מקבלים משכורת נמוכה. ובנוסף ועדת החריגים ששאלת אותנו, ואני אתייחס אליה כי שאלתם את השאלות, אז רק אסיים במשפט הזה. גם ועדת החריגים הזאת, גם אותה אנחנו נכלול, שאותם אלה שיכולים איפה שהוא ליפול, כי בכל זאת זה קריטריונים, איפה שהוא יכולים ליפול, ייכנסו לוועדת חריגים, ואני עוד לא יודע להגיד לך מי תהיה ועדת ההיגוי שתחליט על ועדת החריגים, אבל ייכנסו לוועדת חריגים במטרה שוב להכליל כמה שיותר יוצאי אתיופיה שיקבלו את המלגה שמגיעה להם. אם יבוא אליך סטודנט שהורים שלו מרוויחים שכר ממוצע ומעלה, תיתן לו מלגה? שוב, זה קריטריון אחד מתוך רבים. זה לא עובד ככה.

מינהל הסטודנטים נותן לו.

מעל גיל

ומל"ג ות"ת יתנו לו מעל גיל 28. זו אותה שמיכה שאת מושכת אותה - - - תודה. אני רוצה לשמוע את מינהל הסטודנטים. בבקשה. האמת, מה אתם רוצים להסביר לנו חוץ מזה? המנכ"ל שלנו התייחס להכל, אנחנו כפופים למנכ"ל משרד העלייה והקליטה. כל הדברים קיבלו התייחסות. לפני שאתה מסכם אני אשמח לרשות דיבור.

אפשר לשאול לפני שהיא תדבר, כי יש לי שאלות אליה.

אני מרגישה שאתם לא עניתם באופן חד ונחרץ לגבי שתי החששות של בני הקהילה. אפשר להתווכח אם זה צריך להיות במשרד הקליטה או במל"ג. מה שמשרד הקליטה יודע לעשות,

גם המל"ג יודע לעשות. הבעיה העיקרית היא חוסר ההתחייבות של המל"ג. דבר ראשון, אני רוצה יותר שקיפות, צריכה להיות שקיפות כלפי בני הקהילה, לא רק הוועדה, להרחיב את ההתדיינות. דבר נוסף, אתם לא אומרים כמה אנשים יקצו לטובת הדבר הזה, איך הסטודנטים יפנו לקבל את המילגה, אתם ממשיכים לומר קריטריונים בזמן שאתם לא מקשיבים לקול הקהילתי המאוד ברור. הידע פה נמצא בקרבי, בקרב אנשים שפועלים שנים,

זיוה, וכל האנשים שיושבים פה, לא משנה מה דעתנו לגבי משרד הקליטה או המל"ג. שוב אני אומרת, אנחנו לא ניתן שיפגעו בסטודנטים יוצאי אתיופיה ואתם חייבים להבין שמבחינתנו שלא יהיה מעבר, אם אתם לא מגיעים למעבר הזה מוכנים במאת האחוזים. אוקיי. אני רוצה להגיב על זה בקטע של כמי שבאמת אחראי למכלול של המהלך ולהכניס פה עוד כמה דברים. קודם כל אני רוצה להגיד בשם כולנו, כולל אני חושבת המל"ג ות"ת וכל האנשים שיושבים פה. אני שמחה מאוד על הדיון הזה, אני חושבת שיש חשיבות מאוד גדולה שהממשלה תהיה מודעת לזה שיש כאן שקיפות ויש כאן דיון ציבורי ויש לוחות זמנים וצריך לעשות את זה בזמן. זה אחד. דבר שני, אני גם שמחה על ההזדמנות להגיב לחלק מהדברים וקצת לדבר על מה הולך לקרות. יחד עם זאת, הדיון הזה הוא מוקדם. אנחנו ממש נמצאים חודשיים אחרי החלטת ממשלה ואני חושבת שמה שאתם ראיתם, סביב הדבר הזה עולות הרבה מאוד סוגיות שהן מורכבות.

איך להנגיש, מה יקרה, איך להרחיב את הגיל, איך אולי לשנות את המשקל כדי שאת, מישהו שלומד שני מקצועות כאלה כן יוכל לקבל מלגה ואפילו אולי מלגות הצטיינות, איך להנגיש מלגות אחרות לסטודנטים יוצאי אתיופיה כי אנחנו רואים שאין מיצוי זכויות במלגות הכלליות. יש פה הרבה מאוד שאלות שהמטרה היא לשפר את האיכות ואת החוויה של סטודנטים יוצאי אתיופיה בתוך ההשכלה הגבוהה, להגדיל את מספר הסטודנטים אבל לא להגדיל סתם. ואנחנו רוצים לראות סטודנטים שגם מתקדמים למסלולים יותר טובים, אנחנו לא רוצים לפספס את האנשים שמתחילים ללמוד בגיל יותר מבוגר, אנחנו לא רוצים לפספס, עשתה מישהי שאני בקשר איתה בנושא אחר, שהיא לא למדה, יש לה עכשיו שלושה ילדים, היא לומדת עכשיו תואר ראשון כי היא חייבת כדי להכנס לתוך איזה שהוא תפקיד שמחייב תואר ראשון, שתהיה לה עזרה ותמיכה בלימודים, כל הדברים האלה הם חלק מתכנית כוללת, זה לא רק שאלה של בואו ניתן מלגות ונחתים מחר בבוקר. התכנית לא גמורה ולכן אנחנו לא יכולים כרגע למסור אינפורמציה. ולמה?

ומורידים את זה ותצטרכו לבקש במחשב, וכולי. לכן אנחנו רוצים לעמוד בלוחות זמנים, אנחנו רוצים גם שתהיה לנו כבר תכנית ואני חושבת שמל"ג התחייבו על לוחות זמנים שאנחנו נדע פחות או יותר מה אנחנו יכולים לבוא לבחון עם הציבור עד סוף ינואר, אנחנו כן מדברים על שקיפות ועל שיתוף כמה שיותר אנשים בתהליך ואני חושבת שיש פה המון המון רצון טוב וגם המון רצון להתמודד עם קשיים שעלו בתוך המערכת הקודמת ולקדם את הדברים קדימה. אני מבקשת מכם, חברת הכנסת תמנו שטה כמשתתפת ואדוני היושב ראש, שתמשיכו לעקוב אחרינו. ושתמשיכו לדאוג ולעזור לנו שהדבר הזה ייעשה בצורה הטוב ביותר. תודה רבה.

יכולה לשאול שאלה? אנחנו חייבים לסיים כי יש לנו עוד דיון ב-14:30. שאלה.

אם התקציב שעד היום היה במינהל הסטודנטים, מועבר בהעברה תקציבית למל"ג, אם הבעיה היא לא התקציב,

למה אתם כופים עלינו. אני לא מבין את העניין של הקיצוץ שדובר פה. זו הסוגיה - - - אין קיצוץ. זה מה שאני לא מבין. עכשיו תשנו קריטריונים. כי כשאתה שם קריטריונים במקום 3,000 סטודנטים יגיעו בעזרת השם עוד שנתיים 5,000 סטודנטים יוצאי אתיופיה. הבעיה היא לא בתקציב, למה צריך ל- - -את הקריטריונים, זה מה שאני לא מבינה? אני

זה שהמל"ג ות"ת נכנסים בנושא, אמרנו דבר חשוב ומבורך וחבל שעד עכשיו ישבו מחוץ לגדר. זו נקודה אחת.

אנחנו יודעים איך תקציב המדינה בנוי. ב-2019 זה צריך לעבור לות"ת, נכון?

אני חושב אדוני היושב ראש, אם לא להשאיר את זה במינהל הסטודנטים, לפחות לדחות בשנת לימודים נוספת, כלומר לא בשנת תש"פ - - - איך זה יעזור לנו?

ביבי לא יהיה ראש ממשלה, לא תהיה ועדת שרים, אתה לא יודע מה יכול לקרות. אתה משאיר את הזכויות של יוצאי אתיופיה בידי אדם אחד שעכשיו אתה אפילו לא יודע מיהו. אז אני אומר אדוני היושב ראש, הבקשה שלי, לברך על כניסת המל"ג והות"ת לנושא של בני הקהילה וחבל שהם חיכו עד היום. אני מבקש את נושא מילגות הסטודנטים ושכר הלימוד ודמי קיום שיישאר במינהל הסטודנטים, אלא אם תהיה התחייבות שלא יפעילו שום קריטריון אוניברסלי, לא יקצצו, לא ייכנסו למבחני הכנסה, שיתחייבו בבקשה. אם הם לא יכולים להתחייב - - - - אנחנו מסכימים על זה. אני חייב לסיים את הדיון. אני רוצה לומר שגם הדרך של הבאה לוועדת השרים בלי דיון מעמיק וכל הדברים האלה,

אנחנו דורשים באמת שהעולים לא ייפגעו, לא מעניין אותי איזה משרד יטפל. אבל הבעיה שלנו - - - אנחנו לא עולים אדוני.

התנאים צריכים להתקיים,

נסכם לפני הסיכום אני רוצה

שישיבת הוועדה מוקלטת ומשודרת והפרוטוקול וגם שידור הישיבה יפורסמו באתר אינטרנט של הכנסת. לפי סעיף 120 לתקנון ניתן באופן חריג לכסות דברים שנאמרו בדיון אם פרסום הפרוטוקול יגרום נזק למוזמן לוועדה או לאדם אחר, היושב ראש מבקש להודיע כי ככל שיעלה הצורך, או שתהיה בקשה לכך, יימחקו

ומהפרסום לעיון הציבור פרטים של דוברים או חלקים מסוימים מתוך הדברים שנאמרו לפרוטוקול.

בימרו ג'ג'או לא הוזמן על ידי הוועדה. הוא נכנס לדיון על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן שלא השתתף בדיון. לכן הוא נכנס ללא הזמנה, התעקש על זכות הדיבור. הוא לא הוזמן

אני רוצה לסכם את הדיון: 1. הוועדה מבקשת לא לשנות את הקריטריונים לסייע לסטודנטים יוצאי אתיופיה. כלומר הקריטריונים הקיימים במינהל הסטודנטים צריכים להישאר. 2. הוועדה מבקשת לא להחמיר את הטיפול בסטודנטים יוצאי אתיופיה, דהיינו לשפר את המצב של הסטודנטים יוצאי אתיופיה, דהיינו אנחנו לא רוצים להגיד שיביאו תלושי משכורת של ההורים,

כל הדברים האלה. אף אחד לא מבקש תלושי משכורת. אנחנו יודעים מה אנחנו אומרים.

את לא תישארי, אנחנו נישאר בעוד עשר שנים עם הנזקים. באמת. אני מקבל החלטה ומסכם את הדיון. נקיים דיון מעקב בפברואר 2019. זה לא סוף פסוק, אנחנו נדון על זה ונעביר את הדברים האלה לוועדת השרים.

הישיבה ננעלה בשעה 14:05.